אנחנו פותחים את ועדת הכלכלה בפגרה, התכנסנו יומיים לפני חג הפסח בשל נושא שבסופו של דבר יש לו השפעות ביטחוניות ולכן היה דחוף לקיים את הדיון הזה. בטרם נתחיל בנושא הדיון אנחנו באירוע מיוחד שילדי הכנסת התחילו לבקר אותנו, ילדי עובדי ועדת הכלכלה. בואו, אני רוצה לתת לכם מתנה מהכנסת, בואו, כל אחד לפי התור, קדימה. סמל ועט של הכנסת, שמעתי שסידרתם את הוועדה היום.

שמח לילדי הכנסת ושמחים שבאתם היום. אנחנו עוברים לנושא הדיון, הצעת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) וכולי. הנושא הזה נידון בוועדת הכלכלה מספר פעמים לאור בקשת הממשלה בעצם לעצור יבוא של כלים חדשים עד לחקיקה ובקרה טובה יותר של הממשלה בנושא הזה. בפעמים קודמות דרשנו מהממשלה להאיץ את החקיקה ולעשות סדר בדבר ולא לייצר מצב ביניים, שבו מצד אחד רוצים למנוע סכנה ביטחונית ומצד שני מקפיאים ענף ותחום פעילות. אני כן שמח לשמוע שהמשרדים עשו את חלקם וכבר ניסחו את הצעת החוק. הצעת החוק לפיקוח וניהול הנושא הזה תידון ותאושר בוועדה לביטחון פנים, כי אלה סמכויותיה. הנושא הזה מגיע לוועדת הכלכלה בשל ההיבטים של סמכויות הייבוא. וברגע שהחוק הזה יעבור לדיון בוועדת ביטחון פנים, תיקוני החוק יפוקחו ויאושרו בוועדה לביטחון פנים. הנסיבות שאנחנו מתכנסים היום נובעות מפניה אישית ישירה של ראש הממשלה אליי והסבר חד משמעי כי מדובר בנושא רגיש, עם ראיות חותכות מודיעיניות שכלי האיירסופט כבר שימשו בפועל לפיגועים, ולכלי האיירסופט יש כבר הרוגים בטרור. קורבנות טרור שנהרגו מכלים שהוסבו באיירסופט, ויש גם פצועים מכלים של איירסופט ויותר מהשימוש בפועל בכלים, הכלים האלה משמשים לתשתית אימון של טרוריסטים באיו"ש באופן משמעותי ביותר. פגשתי את המל"ל ואת השב"כ והוצגו בפני ראיות מפורטות ומשכנעות כי הנושא הזה לא רק שלא נבלם ולא נעצר, אלא בתאוצה ובהחמרה, כולל היבטים נוספים רחבים יותר מטרור ותשתית שתומכת בטרור. לא כל דבר אנחנו יכולים לפרט אבל כן דרשתי לקבל את הסקירה המודיעינית הזאת כדי שתנוח דעתי שכשהממשלה מבקשת את הבלימה של הייבוא עד לחקיקה, מה שיגיע קודם, או דצמבר או חוק. אני מקווה שעם תחילת מושב הכנסת הוא יונח בפני הכנסת ויתחיל את הטיפול בוועדת ביטחון פנים ובמליאה. אנחנו כן נדרוש שקצב הטיפול בחוק הזה יהיה מהיר ולא יגיעו עד דצמבר וינסו לגמור את החקיקה קודם. עכשיו, הצד השני של האירוע זה פגיעה בעסקים שפועלים בתחום הזה. עד היום נתתי קדימות לשיקול הכלכלי והעסקי. לאור הסקירות המודיעיניות והביטחוניות שקיבלתי מהשב"כ, המל"ל ומשטרת ישראל ולאור הבקשה הישירה של ראש הממשלה שהנושא הזה הוא קשה מאוד, בעיצומו של מאבק על מה שאולי עתיד להיות לצערנו גל טרור בישראל. לא אוכל להיות רגוע שלא עשינו את המעשה הנכון. ביקשתי מאנשי משרד הכלכלה להתייחס ברגישות ובכובד ראש למצבים שבהם תהיה פגיעה ישירה של עסקים, פגיעה ישירה ומוכחת כספית בנתונים ובדוחות כספיים שעצירת הייבוא בחודשים האלה פגעה באדם מסוים ובהיקף פעילותו. ואני מבקש שתהיה רגישות ויהיה קשב, וגם אנשי הכלכלה והאוצר יפגשו כל מקרה פרטני ויפעילו את כל הכלים העומדים לרשותם בחוק לסייע לעסקים כאלה במידה והפגיעה מוכחת וישירה כתוצאה של מה שנחליט היום. אנחנו עוד לא נצביע על הערכת הצו הזה עד דצמבר, לפני שנאפשר בכל זאת לכמה גורמים להתייחס. נתחיל ממשרד הכלכלה וביטחון הפנים ולאחר מכן נציגי העסקים שמושפעים מההחלטה הזאת. בבקשה ינון. בוקר טוב אדוני יושב הראש, למשתתפות ולמשתתפים. קודם כל תודה על כינוס הוועדה במהלך הפגרה. השרה ביקשה לקיים את הדיון לאור הדחיפות והמציאות המאתגרת, לבקשה המפורשת של המל"ל, משרד הבט"פ והמשטרה. ואני חושב שאני לא צריך להוסיף על הדברים הנוקבים שאדוני ציין. מזכיר פה רק שהבקשה להאריך את הצו, כמו שאמרת, זה לבקש משרד הבט"פ להשלים את הליך החקיקה ואנחנו אכן מקווים שזה יקרה בהקדם האפשרי עם חזרת הכנסת לדיונים אחרי הפגרה. אני מבקש רק להזכיר אדוני שהגבלת הייבוא היא לדגמים ספציפיים. לאורך כל התקופה וגם היה ניתן, גם ניתן כרגע וגם יהיה ניתן לייבא לא מעט כלים אחרים. בעצם כל מה שלא נקוב בצו, הוא אפשרי ואנחנו גם שמחים שהשוק עובד, נמצאות אצלנו בצנרת בקשות ועל מנת ליצור איזון בתמונה הכוללת, לפחות כמו שאנחנו רואים אותה ואני חס וחלילה לא חושב שזה מצב נכון. המצב אינו מצב נוח, בטוח שאנשים שעובדים שנים ארוכות בנושא הזה ורגילים לעבוד עם דגמים מסוימים, המצב אינו נוח אבל כולנו צריכים להבין שהשוק הולך לשינוי רגולטורי. זה לא שאומרים "פוס" רגע ובעוד חודשיים,

שמונה חודשים, לא חשוב כרגע, נחזור למצב הקיים. לא נחזור למצב הקיים, כולם חייבים להבין את זה. לא יהיה לכלים שניתנים להסבה שכרגע זה הכלים שנמצאים בצו, לא יחזרו לאותו מצב שהיה לפני. אלא יהיה מצב אחר דומה למציאות שקיימת בייבוא כלי ירייה רגילים. לא אני המומחה, יציגו את אחר כך החברים ממשרד הבט"פ. אבל כולנו צריכים להבין אדוני יושב הראש שזה לא "פוס", זה לגמרי אחר. יחד עם זאת, מאוד חשוב לי לחדד, ואני רוצה לשתף גם את ציבור העוסקים בתחום, שכמו שאמרתי למיטב הבנתי יש לנו לא מעט בקשות שנמצאות בקנה, אנחנו מעריכים שבשבועות הקרובים יתקבלו אישורים למעל 1,000 כלים שנמצאים בעצם בצנרת ואני מבקש לחדד את המספר הזה, כי זה מספר מאוד מאוד משמעותי. יאושרו 1,000 כלים שאינם בצו הזה.

שאינם בצו, ורק למען הבנת הקונטקסט הכולל, 1,000 כלים לחציון, זאת אומרת אנחנו מעריכים שעד סוף חודש יוני יאושרו למעלה מ-1,000 כלים, זה יותר מכל שנה אחרת. זאת אומרת המספר הזה יהיה מספר יותר גבוה ממספר הכלים שאושרו בשנים האחרונות בחציון הראשון. זה חשוב מאוד להבין. אין קיפאון בענף, זה מה שאתה אומר. אין שום קיפאון, אני אומר שוב, יש שינוי בכללי המשחק. אני מבין שבעצם שני סוגי נשק, M16 ודומיו, תבור ודומיו וחלקיו של M16, אלה שני הסוגים בלבד שייבלם הייבוא עד לנוהל חדש וחקיקה. עם כל השאר אפשר יהיה להתקדם. לא שיהיה אפשר להתקדם אדוני - - - מתקדמים. לא, אין בעיה, לא קיים. בסדר? אז אני שוב אומר, אנחנו לא עושים את זה בשמחה, אנחנו מבינים שיש לזה השלכות אבל אנחנו באמת חושבים ומאמינים - - - זאת אומרת גם בנשקים האחרים, הדבר הזה נבדק שהם פחות על פי פוטנציאל הסבה, אלה שמותרים.

מחזקים פה ממשרד הבט"פ, כי אני לא מומחה בנושא.

אז לסיכום אדוני, אני קורא לוועדה להאריך את הצו. שוב אני חוזר ואומר, אנחנו לא עושים את זה בשמחה, אנחנו בטוחים שיש לזה השפעות אבל מאחר ואנחנו מכירים נתונים שלפיהם כמו שהצגתי אנחנו הולכים להיות, אם הכל יתקדם כמו אנחנו צופים, זה אפילו הולך להיות לכאורה חציון שיא מבחינת מספר הכלים שייכנסו למדינת ישראל ברישיונות אם תספור שלוש או ארבע שנים אחורה. אז תודה רבה. תודה רבה ינון. נציג ממשרד הבט"פ. בוקר טוב אדוני יושב הראש.

במה שיושב הראש ציין לגבי החקיקה. אז כמו שציינת החקיקה, אחרי שתעבור קריאה ראשונה, תגיע לוועדת ביטחון הפנים. השר לביטחון הפנים סיכם עם יושבת ראש הוועדה שהיא תשתדל לתת קדימות כדי לקדם באמת את החקיקה והתקופה שציינת עד סוף השנה,

כוללת הוראת מעבר בתוך תיקון החקיקה של ארבעה חודשים, לאפשר התארגנות לכל אלו שהרגולציה תחול עליהם, להיערך ולהוציא את הרישיונות וההיתרים הרלוונטיים. אני אציין שבמהלך התקופה הזאת שהצו בתוקף, במשרד הגורמים המקצועיים כל הזמן עמלים לקדם ולנסח את הכללים והנהלים שיחולו. כמעט כל שבוע מתקיים דיון עם הגורמים המקצועיים,

עם האגף לכלי ירייה, עם משרד הכלכלה, על מנת שנהיה מוכנים אפילו עוד לפני שהחוק עובר וברגע שהחוק עובר, אגף כלי ירייה הוא אגף עם תעודת שירות מאוד גבוהה, ייתן את כל הסיוע וההכוונה שצריך לכל המועדונים הרלוונטיים, שיוכלו כמה שיותר מהר כבר לפעול תחת החקיקה. אנחנו מקווים כולם שזה יקרה הרבה לפני סוף השנה, זה לפחות המאמץ שהממשלה עושה בהיבט הזה. על הכיפאק. לגבי שאר הדברים, מעבר למה שפטרנו במכתב, הצגנו בפני יושב הראש גם את האלמנטים הביטחוניים והמודיעיניים כפי שאמרנו.

מישהו חושב שכדאי להעביר לנו את הדרישות החדשות,

לא מתפרצים בוועדה הזאת. לא להתפרץ, אף אחד לא מדבר בלי רשות. כל מי שידבר, ייצא מיד. ישראל אבישר, ראש אגף כלי ירייה. בוקר טוב לכולם. אני רוצה להשלים כמה דברים. ראשית לגבי תחולת הצו, אנחנו בעצם לפני שהעברנו את הצו עם בקשה להארכה עד סוף השנה, קיימנו דיון מקצועי עם גורמי המקצוע במשטרת ישראל, גם מהמודיעין וגם מהטכנולוגיה, על מנת לוודא שאנחנו מידתיים. בעצם תיקפנו פעם נוספת שהצו היום מכיל את אותם כלים שעל פי המודיעין ומה שנקרא נתונים עובדתיים, משמש לכל נושא ההסבה, גם לצרכי טרור וגם לצרכי פשיעה.

זה דבר שבעצם נבדק באופן פרטני ולכן הוא ממוקד היום כמו שאמרת בפתיח, ב-M16 לסוגיו, יש שלושה סוגים, בתבור ובחלקים, זה דבר ראשון.

בראיית מאקרו מבחינת ההתבוננות על התהליך, ההצעה שלנו היא מאוד ברורה. ליצור בעצם מצב נמשך עד סוף השנה, במקביל אנחנו נותנים גז ככל שזה תלוי בנו בכל מה שנקרא "מרכיבי היערכות" ובתנאי שהחקיקה תעבור. מבחינת ההיערכות הפרקטית, אני עומד בראש צוות בין משריד עם כלל הגורמים ואנחנו כבר בתהליך מתקדם של תורה, נהלים, הנחיות, הסדרה של כלל המרכיבים. ואני רוצה לומר דבר אחד מאוד ברור, בליבה שבה אנחנו מנסים להתמקד, הרי אנחנו קיבלנו אחריות לא כדי למשטר את השוק בהיבט של בטיחות ותפעול מועדונים, נעסוק בזעיר אנפין. אנחנו הולכים להתמקד בעיקר בשני מרכיבים שבעצם ימנעו או יצמצמו את כל נושא זליגת הכלים לידיים לא אמונות. א' כל הנושא של תנאי אחסנה וכללי אחסנה במועדונים השונים. היום אין באמת רגולציה משמעותית, או נקרא לזה אפקטיבית. ודבר שני זה כל הנושא של ניוד על מנת למנוע זליגה, כי זה מה שמטריד אותנו. הניהול במועדונים, לא בשביל זה קיבלנו אחריות. קיבלנו אחריות למנוע זליגה ובעיקר גם להתחיל למשטר את העולם הזה.

להתחיל להקים מאגר מידע לאומי, מה קיים, איפה קיים ובאיזה פיזור, כי היום לצערי גם אין לנו יכולת אמיתית, כגורם שמקבל אחריות, לדעת מה קיים, באיזה פיזור, באיזה סוגים וכולי. ולכן אנחנו ממקדים את המאמצים, א' במשטור של השוק בהיבט של מיפוי תצורות, אחסנה, שמירה על מנת למנוע זליגה שזה האתגר המרכזי. ולא רק ממועדונים, אנחנו מתייחסים לכל מרכיבי הכניסה לישראל, גם החוקיים וגם הלא חוקיים, וגם שם אנחנו ממקדים מאמצים על מנת לייצר איזושהי מסננת אפקטיבית כדי לצמצם את התופעה ככל הניתן. עד כאן, תודה.

עכשיו נציגי הגופים שעוסקים בתחום הזה. כל מה שנאמר בישיבות קודמות אין טעם לומר, שמעתם את הכיוון שאני כן הולך לאשר את הצו הזה ואני עדיין רוצה לתת לכם להתייחס. לפי הסדר, כל אחד קצר ולעניין. גיא יצחקי, מנכ"ל אלפא טקטיקל אילת. תראו, זה הצו השלישי או הרביעי שגורמי הממשלה מבקשים לאשר. כל הזמן לא היה ייבוא של אותם כלים שמדברים עליהם.

אותם כלים, אמרנו את זה כבר בדיונים הקודמים, זה 90% מהעסק שלנו בתחום הזה. לבוא ולהגיד עכשיו שאנחנו מתפרנסים מכלים אחרים ויש לנו כדורים, יש לנו חלקים וזה בסדר, זה ממש לא נכון,

הפריט הזה, זה הפריט המרכזי בארץ וברגע שהם עוצרים את הפריט הזה, הם עוצרים את כל העסקים שלנו. לראייה, מעבר לזה, במהלך הצווים, כל אותם מקרים שהיו או לא משנה מה, של שימושים לא תקניים בכלים האלה, לא נעשו מכלים שהגיעו מכיוון שחצי שנה אסרו את הייבוא של הכלים האלה. אז למה להמשיך לפגוע בנו, להמשיך לאשר את הצווים האלה, לעצור את הייבוא שלנו כשאנחנו כולנו אנשי עסקים לגיטימיים, פועלים לפי חוק, הכל אצלנו מתנהל כמו שצריך. אז למה לעשות את זה? מאיזה סיבה יש לכם לעצור אותנו? זה כבר צו רביעי ואדוני יושב הראש הבטיח בדיון הקודם שלא יהיו עוד הארכות. ואנחנו מקווים שתעמוד במילה הזאת, כי אנחנו פה ענף לקראת קריסה. זה לא רק שני כלים, זה 50% מהתחום.

גל טרור פוקד את הארץ - - - אבל לא בגללנו אדוני, בחצי השנה האחרונה הזאת לא היה ייבוא של הכלים האלה. אבל גיא שאלת מה השתנה. אבל הם מחייבים אותנו

אדוני יושב הראש, לא היה ייבוא בכלל - - - תשמע אותי רגע. גל טרור פוקד את הארץ, האיירסופט הוא דרמטי גם עכשיו, לא על העבר, גם עכשיו, ואי אפשר לפרט. האיירסופט הזה הוא סכנה ביטחונית, עכשיו בימים אלה, וכשמציגים לך את העובדות ואת הנתונים האלה, אתה צריך להחליט האם כלכלה או ביטחון. ואנחנו עכשיו מחליטים שביטחון קודם לכלכלה, וכן הוספנו שילוו באופן פרטני מי שיוכיח שיש לו פגיעה עסקית, מספרית, בנתוני המע"מ ומס הכנסה שלו וינסו להביא לו סיוע. אבל זה הכיוון. לכן כל טיעון אחר שתביאו אותו מחדש, שנאמר פה, זה לא יעזור, זה הכיוון. העדיפות לביטחון עכשיו בכל המדינה וגם בוועדה, וכשראש ממשלה פונה אליי אישית ואומר 'מיכאל, אני כל יום עוסק בביטחון, אני רואה את הנתונים ואני אומר לך שצריך את זה מיידית' אני קשוב לראש הממשלה. ברשותך אדוני עוד שתי מילים. קודם כל אנחנו מצירים על כל שימוש, אם קיים, שימוש לא תקני בכלים האלה. אנחנו תחום שקיים 20 שנה - - - אבל הייתה זליגה. אנחנו לא יודעים את זה בוודאות ואנחנו מבקשים - - - יודעים בוודאות, אני יודע בוודאות.

אנחנו מבקשים מנציגי המשטרה פעם אחר פעם, במשך חודשים, לראות את אותם כלים שהם קוראים להם "מוסבים".

תגדירו לנו על מה מדובר, לא מגדירים. אנחנו אנשי המקצוע יכולים לתת פה מענה. מעבר לזה יש לך אלפי כלים קיימים כבר בשוק. גיא, זלגו כלים כאלה. לא עצרו את המכירה שלהם, אבל את הייבוא שלהם עצרו ולמי עצרו? לנו, ליבואנים לגיטימיים. זלגו כלים כאלה לטרור. ואיפה כל אותם אנשים שעוסקים בזה? כלים וחלפים. ברשותך,

יש לך כמה אלפי אנשים במדינה שמתאמנים עם הדברים האלה, מארגנים משחקים. אבל אם אתה הקשבת למה שאמרתי, זה לא מספיק שבמועדון בן אדם מתאמן. אמרתי לך שהכלי הזה משמש לאימוני טרור, עוד לפני שהוא מוסב. אז תתפסו את הטרוריסטים, תתפסו את אותם אנשים שעושים שימוש לא חוקי. אבל אתה צריך לשלוט בסיטואציה, כנראה הנושא הזה לא השליטה טובה.

אני רוצה שתבין שההחלטה הזאת מרסקת את הענף הזה. יש הרבה עסקים בתחום הזה שלא יחזיקו מעמד לא עוד חודש ולא עוד חודשיים. אני לא מדבר בשמי, יש עוד הרבה עסקים שאני יודע בוודאות שלא יחזיקו. אני מספק את הסחורה להרבה עסקים בתחום הזה ואני אומר לך שזה פשוט עוול מה שנעשה להם. אנשים שומרי חוק עם ותק של תעסוקה בתחום הזה. למה לא לבוא ולהחריג אותם? למה לא לבוא ולהגיד 'אתם אנשים ישרים, זה בסדר' - - - אבל כל זה כבר נאמר גיא, ניסינו את כל הטיפול השונה, ההפרדות, לזהות את העבריינים. אני קיוויתי אדוני שתעמוד במילה שלך, באמת בנינו על זה - - - אני לא עומד במילה שלי, הנסיבות השתנו. יש גל טרור במדינה, וקיבלתי ראיות על הרוגים ופצועים מאיירסופט, כולל תמונות של נשקים מוסבים, כולל אירועים.

לא, אתם לא יכולים. מה הסיבה שאנחנו לא יכולים לראות?

היו כלי איירסופט לא תקניים - - - אתם לא יכולים לראות, חלק מזה הוא מודיעיני. בסדר, אוקיי - - עכשיו תעצור רגע אדוני, לפי הסדר. ערן טל, איגוד לשכות המסחר. תודה רבה. טוב, באמת כבודו הכל ברור, הכל ידוע, היתרון החדש שאני שומע כאן שכן יש איזושהי, נקרא לזה כוונה לפיצוי, ואני מבקש שיהיה פיצוי ולא סיוע. סיוע לא יעזור להם, הם צריכים פיצוי על כל התקופה הזאת שהם נפגעו בה ועל התקופה העתידית. תלווה אותם, תייצג אותם,

תביאו דוחות כספיים של ירידה בהכנסות ביחס לשנים קודמות ותבקשו סיוע. נכון, אבל אני רוצה לומר עוד כמה דברים בבקשה. קודם כל תראו, כולנו מוקיעים כל שימוש שהוא לא ייעודי לאיירסופט, לא משנה אם זה לאומני, לא משנה אם זה פלילי, יש לעצור את זה. מצד שני, כל השבוע התפרסמו כתבות על כך שגבול ירדן פרוץ, מאות כלי נשק, מאות כלי נשק נכנסים דרכו והם משמשים לפיגועים, הם משמשים לשימושים הלא ייעודיים.

חבר'ה, פעם אחרונה שיש קריאות ביניים. הבא בתור שאומר קריאת ביניים אני מוציא אותו. אנחנו פה מתעסקים עם עצירת ייבוא חוקי של איירסופט, במקום להשקיע את כל המשאבים בעצירת, נקרא לזה הברחות של נשק מגבולות ירדן, או שאר גבולות המדינה,

דבר נוסף שאני רוצה לומר, שאנחנו כבר לפני שנתיים הצענו לכם פיקוח ישיר על כל מי שמחזיק איירסופט. הדרך לעצור את זה באמצעות ייבוא היא לא פותרת לכם את הבעיה, זה לא פותר את הבעיה. ההסבות קיימות, אנחנו לא אומרים שלא, אנחנו גם לא יכולים להוכיח שלא, מאמינים לכוחות הביטחון. יש לנו את כוחות הביטחון וגופי הביטחון הכי איכותיים בכל העולם, אף אחד לא חולק על זה. אבל לפגוע דווקא בכיוון של איירסופט, כיוון שהוא כביכול צעצוע מסוכן בשל שימוש שאינו ייעודי, פלילי או לאומני. נשמע באמת לא לעניין. מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות, קודם כל גם אגב בחוק העתידי, אין באמת מענה לפיקוח נקרא לזה הישיר, על מי שמחזיק איירסופט. בכלל לא נתנו את האפשרות הזאת, נתחיל בזה, אבל בסדר לזה אנחנו גם הגבנו והבענו את עמדתנו מול המשרד לביטחון פנים. יש אוזן קשבת, בהחלט אין מה לומר, אנשים מקצועיים עושים את עבודתם נאמנה. אבל השאלה היא באמת כמה הצו הזה יעזור לכם לטפל בבעיות האמיתיות של הנשק, של הפגיעה באזרחים. זה יהיה הדיון בחקיקה, לא עכשיו. זה בעתיד בחקיקה. עמנואל לאיליאב, מנכ"ל מועדון איירסופט שוטפוינט. שלום לכולם, יצא לנו לשמוע כמה וכמה דיונים שהיו לפני זה וגם היום, באמת כמו שערן אמר, אני אשלים את המילים שלו, אני לא מבין, אתם באמת טווחים בנו. אנחנו יבואנים מורשים שמייבאים כחוק ואתם באים ומטרפדים אותנו. הטרור לא יעצור גם אם אתם תעצרו לנו את הייבוא, זה לא יעזור לכם. מה אתם רוצים בשקט לבוא ולהרוג אותנו ממש? מי ישלם לנו על הנזקים? יש לנו 40 עמדות ירי, יש לי שני כלים במועדון, זה נראה לכם הגיוני? אז כמה, מיליוני שקלים, מי יפצה אותנו? הממשלה? מי שיושב פה? אף אחד פה לא מעניין אותו, אף אחד, כי זה מפעל חיים שלנו שבנינו ובאים להתאמן, והמטווח שלנו מגיל 5, כולכם מוזמנים אלינו. מי ישלם לנו את השכירויות שאנחנו שמים? אתם אומרים, אי אפשר לעקוב אחרי הכלים, אז למה המסט"בים האלה? כשאנחנו מייבאים לפה, אנחנו באים ורושמים את המסט"בים, אי אפשר לעקוב אחרי זה? הם מוזמנים אלינו, אני מוכן לעשות להם משרד קטן אצלנו. שיישב שם בן אדם בפיקוח ויעבור כל יום ויסתכל אם המלאי קיים או לא. חברים, השתגעתם? באמת, זאת הזעקה האחרונה, כולם פה לפני פשיטות רגל. את מישהו זה מעניין בכלל? אמיתי, מישהו שייתן לי פה תשובות. כל פעם אתם מנסים לעשות עריכה, עריכה, לא יצא כלום. זה בשקט הורגים אותנו, בבקשה להתייחס לזה ברצינות כי יש פה משפחות על משפחות שאנחנו מאכילים אותן. ואם יש לכם טרור, זה בעיה שלכם, אתם לא עשיתם את העבודה שלכם כמו שצריך ונרדמתם במשמרת. וכמו שערן אמר, נכון, יש הרבה חורים בפרצות שלנו, כל פעם מסתכלים ב-Ynet או בכל מקום אחר של חדשות שיש הברחות כאלה ואחרות. משום מה נוח לכם להפיל הכל על איירסופט,

כשזה מגיע מטאיוואן, גזר דין מוות, אתם חושבים שהם מייצרים כלים שאפשר להסב? אף אחד לא יכול להסביר את זה, כי נוח לבוא ולהגיד שזה איירסופט, כי אף שב"כניק לא יבוא ויגיד 'אנחנו מצטערים, אוי עשינו את הפדיחה שלנו שגנבו את הכלים מהצבא, והבדואים בדרום עושים מה שהם רוצים'. על זה אתם לא מסתכלים, נכון? ברור שקל ונוח לבוא לטרפד את הענף כולו. ו-10 אלף שחקנים פעילים, שאתם נתתם בגיל 18 להחזיק נשק ולהגן על המדינה, על צעצועים אתם עושים סרטים? איזה מין דבר זה? תודה רבה עמנואל. עדינה איפרח. צוהריים טובים, ראשית אני חייבת להביע את אכזבתי מהפרת הבטחתך לא לאשר את ההמשך הזה. תמיד נוח וקל להוציא איזשהו קלף במדינה המטורפת שלנו על האסון העכשווי, ולהציג אותו כקלף מנצח. אני לא אגיד לכם שהמחזורים שלי ירדו, לא בטוח שזה נכון, אבל התדמית של מה שאני בניתי כמפעל חיים עם הפרסומים הבלתי פוסקים שלכם לגבי איירסופט, כאילו עכשיו כל ביטחון מדינת ישראל עומד על אם אני אביא 10 כלים או 15 כלים לתוך הארץ, מה שאין קשר בינו לבין המציאות בכלל. עמנואל התחיל ואני אמשיך, יש בארץ 10 אלף שחקנים פעילים מטובי בנינו ובנותינו, אנשי ביטחון, אנשי משטרה, חיילים, שיפוצניקים, אינסטלטורים, שקמים ב-4:30 בבוקר כמו כל רוכב אופניים אחר, שאומנם עם אופניים הוא לא יכול לעשות טרור, אבל הנזקים שהם עושים בדרך הם הרבה יותר גדולים. אנשים שקמים ביום שבת ב-5:00 בבוקר לשחק איירסופט, אותם אתם הופכים לעבריינים. הם צריכים להתחבא ולהחביא את עצמם. דרך אגב, משרד הכלכלה לא מכיר בכלל בעובדה שאיירסופט הוא משחק קבוצות, מבחינתכם זה רק מטווח. זה לא נכון, זה משחק קבוצות לכל דבר ועניין. יושב פה שחקן שבא לייצג את השחקנים בארץ. אנחנו אומנם לא מאות אלפים, אנחנו קבוצה קטנה אבל איכותית. יש המון קבוצות בארץ שהן מאמצות ילדים בסיכון לפני גיוס ועוזרות להם לעבור את התהליך. אם ניתן לבן את האפשרות, הוא ידבר קצת על מה הקבוצות עושות.

אני קצת חורגת מהנוהג שלי לדבר על המועדון שלי, כי כרגע באמת לא בטוח שזה העניין. כל הסיפור הזה שעשיתם סביב איירסופט, סליחה, גדול מדי, מיותר מדי, אני חושבת שעליתם על עץ גבוה מדי ואתם צריכים לרדת ממנו. התחמושת שאיתה עושים את הפיגועים, גם היא נעשית בכלי איירסופט, לא מגיעה מאיירסופט, נעשית מאיפה שגונבים אותה. תסגרו בסיסים, תסגרו גבולות, תעשו מה שצריך לעשות, נו לנו האנשים החוקיים והעסקים הלגיטימיים, לתת שירות לאנשים כאלה מקסימים כמו שחקנים, להמשיך לחיות ולפרק קצת אדרנלין במדינה המטורפת הזאת שלנו. חיים פה במדינה מטורפת, יש פה אנשים מדהימים שמשחקים את הספורט הזה, צריכים לתת להם גם ביטוי,

תודה רבה עדינה. אני רוצה שתתייחסו מה ניתן לעשות במידה וכן אדם ירד בהכנסות שלו בתקופה הזאת ויוכיח ירידה דרמטית, וגם התייחסות למעמד של הענף הזה בהיבט של האם זה רק מטווחים, או שרואים בזה ספורט? מי בכלל אמון על זה בממשלה, בהכרה בענף הזה ובמעמדו. אני רוצה התייחסות של נציגי הממשלה לשתי השאלות הללו. ראשית,

ששמענו, אני אומר, זה לא נעים לשבת פה ולשמוע את הדברים וכמו שאמרתי מראש, אנחנו באים הנה באיזו שמחה ובעזוז, בסדר? חשוב מאוד להבין את העניין הזה. יחד עם זאת, אני שוב חוזר אדוני יושב הראש, ככל שהיושבות והיושבים פה מהצד הזה של השולחן ואלה שלא נמצאים, יבינו מהר יותר שהולכת להיות הסדרה שונה בענף. הענף לא יישאר כמו שהיה - - - רק דחיות אנחנו מקבלים. לא להפריע עמנואל, אתה קיבלת זכות דיבור. כואב לי הלב פשוט. כואב, אבל תתאפק, אתה דיברת, לא להפריע. אני לא יועץ עסקי שלך, בסדר? אבל אני חש אחריות בגלל שאנחנו יושבים פה, דנים ואמרתם, אנחנו נמצאים פה שוב, אפרופו אנחנו נמצאים פה שוב ובאנו הנה, אתה יודע למה באנו? כי אדוני יושב הראש ועמיתיו חתכו בין השאר, אתה זוכר שבאנו בהתחלה עם שלושה חודשים? כי חשבנו שההדרה תיקח שלושה חודשים.

אני יכול לומר לכם שהעמיתים שלנו ממשרד הבט"פ, ונמצא פה ישראל אדוני יושב הראש, לא נהוג במדינת ישראל לפרגן, אבל יש פה עבודה סדורה שבודקת את כל ההיבטים ומנסה לייצר תרחיש שבו יהיה מעבר קל ככל הניתן למגזר העסקי לטובת העניין הזה. אבל בסוף, חשוב מאוד להבין, לא יהיה מה שהיה. אני חושב שהאחריות שלנו לבוא ולהגיד לכם את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אל תשכחו את זה, יבוא ה-1 לינואר או ה-30 באוקטובר,

נקווה שכמה שיותר מהר, לא יהיה מה שהיה ואתם חייבים להתכונן לזה כי לא יהיו הפתעות. אני חושב שישראל, אם מותר להציע ואני יודע שנפגשתם עם הנציגים, עם ערן ונציגים של הענף. הוא לא יושב עם כל אחד, הוא לא יכול לשבת עם כל אחד, אבל כשיושבים וגם אפשר לשבת עוד פעם, בשביל שתבינו מה הולך. יש לנו מפגש מיד אחרי החג באחד המועדונים עם קבוצה מייצגת. אז אני חושב שזה מאוד חשוב שאתם תדעו לקראת מה אתם הולכים. אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות, סליחה רגע, זה חוסר הידיעה של מה קורה כבר כל כך הרבה זמן. עדינה, לא להפריע. ישראל, יש לך הרי בטח בתחום אחריותך עוד ענפי ירי, או ירי ספורטיבי או איזשהו פיקוח. אולי אתה יודע, דבר שאנחנו כן יכולים לעזור להם, זה שאומנם מעגנים את הבקרה על הנשקים האלה ומונעים זליגה, אבל שיהיה לזה מעמד של ספורט, ספורט קהילתי, ספורט חובבני. בכל זאת שירוויחו משהו מההסדרה הזאת.

רק רציתי לציין התחום מוכר - - - לא להפריע לי. לא להפריע לי. נא להשיב על הדבר הזה בבקשה. אז אני אומר דבר כה, הרציונל שההסדרה שלנו מדברת על כך שבעצם אנחנו ניתן שני סוגי רישיונות. רישיון אחד זה למועדונים עם כלי איירסופט והרישיון השני זה לסחר, לכל תהליך הסחר,

יצוא וכולי. אותם מועדונים, הם במהותם לצרכי ספורט ופנאי ושם תבוצע כל הפעילות כתאוות נפשם. אבל האם אנחנו יכולים בחקיקה החדשה לתת לזה מעמד של ספורט מסוים? רוהר כל מה שבטוח המועדון, פעילות מורשית. מועדון יכול לקבל רישיון לבצע פעילות בפנים, בחוץ, בכללי בטיחות מסוימים, אבל כל הפעילות זאת פעילות שהם ירצו לפי השיקולים שלהם. כן, אבל האם אפשר להגדיר את זה כששמים את החוק ואומרים ענף ספורט, יש ירי ספורטיבי, יש פיינטבול,

זה סוג של ענף ספורט שהוא קהילתי, שהוא תחרותי. הוא לא אולימפי אבל יש לו מעמד כתחום עיסוק. אנחנו בחוק, לירי יש עיגון פורמלי לענפי ספורט שהם מה שנקרא בתיאום עם התאחדות הקליעה,

הגורמים האלה. ככל שהם יוגדרו - - - אז בזמן החוק הזה, לתת להם מעמד, להכניס אותם לארגון הקליעה. אז כמו שאמרנו, היום בכלים היורים יש לנו מה שנקרא הסדרה של כלים יורים לצרכי ספורט. זה מעוגן מול גוף שהוא בעצם מוכר על ידי משרד הספורט, זאת בעצם התאחדות הקליעה. אז לשבת עם - - - ככל שהם יצליחו להסתעף או להתחבר להתאחדות הקליעה, בבקשה.

אלרועי, תעשו פגישה עם התאחדות הקליעה, חוץ מהסדרה, למנוע זליגה ובקרה על הנשקים האלה, הסדרה היבוא והרישיונות, תכניסו גם את הסדרתם כתחום פעילות, לפחות שירוויחו משהו מהחוק הזה אם כבר הם משלמים מחיר של עיכובים. תעשו פגישה עם הארגון, בסדר? זה יופיע בפרוטוקול שלנו. אנחנו נפנה להתאחדות הקליעה ונבקש לשבת איתם על זה. בתקווה שתהיה פה כנסת וממשלה, אחרי הפגרה הנוספת, באזור ספטמבר-אוקטובר. טוב, בפרוטוקול יופיע שאנחנו נבקש מוועדת ביטחון הפנים, לוודא בתהליך החקיקה שאכן ניתנה הזדמנות להסדרת התחום הזה לצד תחומי ספורט של ירי אחר, כולל דיאלוג עם כל הגופים ותיאום. כחלק מהחקיקה לכלול את זה ואתה תוביל את החקיקה הזאת בבט"פ,

אז אני מבקש לעשות את המאמץ הזה. עוד משהו ישראל? מבחינתי לא. אורי בוצ'צקי, בעלים של מטווח פורטל. שלום לכולם, אנחנו נפגשים פה לעיתים קרובות ובינתיים כן, כמו ההתפתחות הביטחונית, יש גם התפתחויות בצו שלנו. אנחנו לומדים לעבוד במציאות החדשה, שתכלס אנחנו כבר חצי שנה נמצאים במציאות של צו איסור יבוא, שמכתיב לנו את הכללים החדשים. אנחנו מגישים בקשות, מקבלים מענה ממשדר הכלכלה ואחת הבעיות שנוצרות בגלל ההגדרות של הצו, שהם מאוד ניתנות לפרשנות, הן יוצרות רגולציה ותהליכים שאני בתור בעל עסק מבין את האנשים שצריכים לאשר, כי זה לקחת אחריות. אבל ברגע שכתוב בצו "M4 וחלקיו", למשל המילה "חלקיו" ניתנת לפרשנות כל כך רחבה שאם אני צריך לייבא, ידית, רצועה, מחסנית או כל דבר אחר, עכשיו מכניסים אותי לתהליך של תיאום מול בט"פ, מול משטרה, כי ברור לי ששום פקיד לא יוכל לקחת אחריות ולהגיד "את הרצועה הזאת מותר לך לייבא" אם כתוב על הרצועה שהיא מתאימה ל-M4. אבל במדינות הנאט"ו נוצר סטנדרט של כל החלקים שהם מתאימים מנשק אחד לנשק השני. המחסנית של תבור, של M4, של HK416. אורי, ההערות האלה הן טובות וחשובות, אבל הן כשאתה הולך לשבת עם ישראל, יש לכם פגישה איתו, תדברו. לא, לא, זה לא קשור לישראל. במקרה הזה זה נטו משרד הכלכלה ורישיונות יבוא, ואני מבקש שלפחות בצו איסור הנוכחי יהיה כתוב. M4 אסור, סבבה, אנחנו חיים עם זה כבר חצי שנה, תבור אסור, בסדר, אבל כל השאר, למשל שלא תכתבו "כל חלקיו". רגע אורי, מה שמצאנו גם במודיעין, שכשמזמינים חלקים אפשר גם לייצר נשק מחלקים. אז לא מכל החלקים. יש רשימה מאוד מאוד ספציפית. אני מבין מה אתה אומר, כן? היינו 30 שנה בגולני, אנחנו יודעים מה זה נשק. במודיעין שקיבלנו יש מצבים שייבאו חלקים בתפזורת והם שימשו לבניית נשק מוסב, גם החלקים. אז אתה אומר יש חלקים שאולי בתקופת הביניים אתם צריכים אותם והם פחות מסוכנים, זה מה שאתה אומר. אז אני שואל אתכם ישראל ורועי, האם יש פה איזו מידה של גמישות? לפחות בחלקים מסוימים לתקופה הזאת. אם אני רוצה להבין, יש להם נשקים, הם מתיישנים, הם מתקלקלים, הם יצטרכו לתקן ולתחזק. אז האם יש בתוך זה איזה חלק,

ידית, רצועה, דבר שהוא נפגע ואפשר אותו לאשר בתקופת הביניים. משרד הכלכלה ביקשו להשיב על השאלה. בבקשה, וגם עוד לא קיבלתי תשובה ינון, איך אתם מנסים ללוות את הנפגעים באמת? מי שלא הפסיד כסף בחצי השנה הקרובה, הוא לא יוכל לבוא אליכם בטענות. אבל מי שיפסיד 20%, 30%, 40% מפעילותו ויוכיח שיש לזה קשר ישיר לעובדה שהוא לא הצליח לייבא בתקופה הזאת M16 או תבור, שיהיה קשר בין ההחלטה לבין הפגיעה הכלכלית, מה ניתן לעשות למען האנשים האלה? איזה מסלולים, איזה ליווי, איזה טיפול? גם על השאלה הזאת לא קיבלתי תשובה, אבל בואו תתחילו עם השאלה הקודמת. אני רק רוצה להבהיר לגבי הצו שחלקי החילוף היחידים שאסורים במסגרת הצו זה קנה, גוף עליון, גוף תחתון, מכלול ובריח.

אני רוצה שתוסיפו עוד משפט, שכל שאר החלקים מותרים ליבוא. אני קיבלתי היום בבוקר תשובה ממשרד הכלכלה לגבי מחסניות, שאני צריך עכשיו להגיש את דוגמאות ומפרטים לבט"פ, למשטרה, למשרד הכלכלה. אני רוצה אז לחדד, אוקיי? אני מכירה את הפנייה, קודם כל אני רק רוצה להבהיר שבעיני זה לא רלוונטי פה, זאת בקשה יבוא שהיא נדונה מול משרד הכלכלה. אבל בואו נפריד, בעצם כל כולל ירייה, כלי איירסופט, כולל חלקי חילוף, הם צריכים רישיון ליבוא ממשרד הכלכלה.

אוקיי. יש לי רישיון יבוא של חלקים, אבל בגלל צו איסור היבוא, ברגע שעל החלק כתוב "M4" אני לא יכול לייבא אותו. אבל אורי, זה לא קשור, זה לא קשור לצו איסור היבוא. המחסניות האלה, לפחות לפי הצו הזה, הן לא אסורות בייבוא. עדיין יכול להיות שהרשות המוסמכת אולי תיתן לך, ואולי לא תיתן רישיון על הדבר הזה. אבל זה לא קשור לאיסור היבוא. אנחנו רוצים להוסיף סעיף בהגדרות, עוד מעט כשתגיעו לצו. אנחנו רוצים להוסיף סעיף (4) שאומר למען הסר ספק, כל שאר חלקי הכלים המפורטים, מלבד אלו המוזכרים בסעיף קטן (3), יהיו מותרים בייבוא. ככה לא כותבים צו ולא כותבים חקיקה, אני מצטער. אני לא מכירה - - - חבר'ה אנחנו מבינים שמה שאסור, אסור, ומה שלא אסור, מותר. זה גם ייאמר לפרוטוקול ויופיע בסיכום הוועדה. בכפוף לרישיון יבוא. בכפוף לרישיון יבוא, כמובן. אבל יכול להיות שמישהו התבלבל, את יודעת תהילה. יכול להיות שאמרו לו עכשיו 'אין שום חלק של הנשק הזה'. ברגע שאומרים "חלקים", הם פשוט לא נותנים לייבא חלקים שהם מותרים. אני אומר, אם אסרתם חלקים מסוימים, תעירו פנים בחלקים שמותרים. שכל השאר מותר. עוד נקודה אחת - - - רגע אורי, שאלתי אותם שאלות. תחכה, כן. אני רק רוצה לסיים את הנקודה הזאת. תמשיכי, לא להפריע לה בבקשה, כן.

זה לא בסדר, אצלי לא מפריעים. תמשיכי כן. באופן כללי גם כדי להבהיר ליבואנים, בסופו של דבר יש חלקים באמת שהם כאן בצו הזה, שהם באיסור מוחלט. לגבי יתר החלקים, הם לא סתם ברישיון יבוא. כמובן שיש חלקים שאולי אפשר באמת להיות יותר גמישים איתם, רצועות וכל מיני דברים כאלה. אבל דברים כמו מחסניות, אני חושבת שהם כן מפעילים את שיקול הדעת

משתכנעים שכן צריך לתת את זה ליבואן או לא. צריך להשתכנע שזה לא בכל זאת ישמש לדברים שהם לא זה. זה בטיפול, אני לא חושבת - - - המחסניות גם מסבות? בחיים לא. רגע, אתם מפריעים לי חבר'ה, לא שאלתי אתכם. תורידו את הידיים. זאת הרי בקשה שהיא עכשיו בטיפול, הוא הגיש בקשה והיא בטיפול. אדוני יושב הראש היא לא רק בטיפול, היא הגיעה לפני יומיים אז בואו רק למען הפרופורציה. לא, אבל הוא הציג רק סוגיה עקרונית. שיהיה ברור שאת החלקים שהם לא אסורים, יהיה אפשר לקדם, זה כל מה שהוא ביקש, להבהיר את הדבר הזה. בסדר, בן יוצר פעיל בתחום.

ככה אני אציג את עצמי, אני בגיל 24. אני אציג את הסיפור האישי שלי, אני קיבלתי פטור מהצבא ולא הייתי בשירות לאומי בגלל נסיבות החיים שלי, לא יכולתי לעשות שירות לאומי. כשאני שומע את המדינה אני מבין שיש חשש, אני חושב שזה חשש מוצדק אבל אני חושב שהמדינה לא מבינה שום דבר באיירסופט, אני מצטער להגיד את זה. דבר שני, מר מיכאל ביטון ממש קשה לי שאתה אומר שזה נשק, זה בסופו של דבר צעצוע וכשאני שומע את המועדונים פה אני יכול להבין את הכאב שלהם. אני כבר בהיכרות עם התחום 14 שנה, פלוס 10 שנים בתחום של השתתפות. עכשיו, אני קצת מתרגש - - - לאט, לאט. תביאו לו כוס מים רוני. אני חושב שגם העניין הזה, גם קראתי את התזכיר של הצו ולאן זה הולך, אני חושב שזה ממש מוגזם מה שהם רוצים לעשות. יש שם כל מיני שהתייחסתי באתר, רשמתי את זה גם באתר. תספר מה הפעילות שלך כשחקן ומה זה תורם לך בחיים. זה עוזר לי מאוד בחיים. זה קידם אותי בצורה מאוד משמעותית בחיים האישיים שלי וזה גם פוקוס בחיים. מה שלא יצא לו נראה לי לעשות בצבא. לא הייתי בצבא וגם לא הייתי בשירות לאומי, הדבר היחידי שהייתי זה רק התנדבות במשמר האזרחי וזה היה קצת זמן בחיים שלי. זה סוג של קהילה, שייכות ופעילות. אני חושב שהמדינה היא צריכה גם להתחשב וגם צריכה להבין מה זה איירסופט. אני מבין מהמשרדים פה שיש טענה שאפשר להסב ואני אומר שזה לא שאי אפשר להסב, אבל זה מספר חברות שאני יכול לספור אותן על כף היד. רוב הכלים שאני מכיר, אי אפשר להסב אותם ואני יכול לשבת ולפרט פה על האיירסופט ואני יכול אפילו לעשות דוקטורט על איירסופט. אני חושב שלהגביל את הזמן הזה של הייבוא הוא מוגזם, עוד חצי שנה זה מוגזם. אני עכשיו באתי לגיא, לאלפא, אני רציתי לקנות מחסנית לכלי והוא אמר לי פשוט שהוא לא יכול וכבר חצי שנה זה ככה. אז מה אני צריך לעשות עכשיו בנידון הזה? רגע, יש לך כלי בבעלותך של איירסופט? יש לי, אני מעדיף לענות על זה יותר מאוחר. אפשר לענות על זה יותר מאוחר?

סתם הבנתי אם אתה קונה מחסנית, אז יש לך כלי - - - כן, זה כלי שלי והוא לא יכול. אמרתי שאני רוצה להתחדש באיזשהו אקדח, הוא אמר שהוא גם לא יכול,

הקפיאו את הייבוא. עכשיו זה חצי שנה ככה. עכשיו אנחנו רואים שאקדחים לא מוקפאים. כן, אבל לוקח זמן עד שמאשרים את האישורים האלה. זה בלי קשר לצו הזה, זה עניין של התנהלות. אני אדבר גם על זה. תודה רבה לך בן. איתי בבקשה.

רציתי רק להגיד בקצרה שלאור מה ששמענו כאן מנציגי הממשלה ולאור העובדה שלא מדובר על צו ראשון בעניין שקבע תקופת תוקף מאוד ארוכה, כלומר למעשה הובאו לכאן כמה וכמה צווים עם תקופות תוקף קצרות. כעת לאור הנתונים וגם לאור הימשכות הליכי החקיקה, כל מי שעוסק בחקיקה יודע שחוק, בוודאי חוק מורכב, לא עובר תוך חודש או חודש וחצי בוועדה, ולאחר מכן במליאה. אני חושב שההסדר שמוצע הוא מידתי, גם מבחינת סיווג הכלים שייאסרו בייבוא. כפי ששמענו כאן ניתנו רישיונות יבוא ויש בקשות לרישיונות יבוא לגבי כלים אחרים, במספר כנראה לא קטן. כלומר הענף לא מצוי בקיפאון ואין כאן ממש פגיעה משמעותית בעיסוק של אותם מועדונים. אלה לפחות הנתונים ששמענו כרגע ממשרד הכלכלה, ולכן נחה דעתי שאין קושי משפטי או חוקתי בהסדר שמוצע בצו שמובא היום לאישור הוועדה.

אנחנו נעשה הקראה עכשיו וגם הצבעה. אחרי ההצבעה אני גם אגיד כמה דגשים להמשך. רגע, יש עוד התייחסויות שרוצים לומר. מישהו שלא דיבר, כן אדוני, בבקשה. שלום, שמי ווליאנסקי ולדימיר, אני בן 45, בתחום יותר מ-16-17 שנים, העסק פעיל 12-13 שנים. אז רציתי לדבר על התייחסות של כלי M4, תבור וכל מה שאתם רשמתם בצו של איסור הייבוא. יש מלא סוגים של M4 ומלא סוגים של תבור. מדובר גם בצו שאתם רושמים לגבי גופים, אוקיי? receiver עליון ו- receiver תחתון.

ההתייחסות ממה שאני מבין למכלולים וקנים, זאת התייחסות לכלי גז בכלל, זה לא קשור לכלי חשמל כי בכלי חשמל אין מכלול, אין קנה שהוא יותר עבה ממה שבכלי הגז, אוקיי? אז החלקים של רובי גז הם לא מתאימים בכלל לחלקים של כלי חשמלי. בדיוק על מה שדיבר יורי ממתווך פורטל, זה בדיוק אותו הנושא. של ידיות, הידיות הן גם שונות. אני הבאתי כאן לכנסת חלקים, פשוט לא הכניסו אותם. ידיות אפשר יהיה לייבא. הידיות עצמן - - לפי הצו אפשר יהיה לייבא ידיות. הם לא מגדילים ראש, הם מקטינים ראש. על כל מה שרשום M4 פשוט - - - פשוט אין,

אתה יודע, זאת כותרת יפה אבל זה גורם לבעיות.

אבל כתוב כאן "קנה, גוף עליון, גוף תחתון, מכלול ובריח". עכשיו, גופים של כלי חשמלי וכלי גז, למה שמתייחס כנראה הצו, הם שונים לגמרי. אני גם הבאתי את הגופים האלה, הם נמצאים פה בכניסה לכנסת. פשוט לקחו לי אותם ולא נתנו לי להכניס את זה לפה. גם הידיות הן שונות, גם במראה, גם ביכולת להתקין אותן בתוך הכלי עצמו. עכשיו, יש שוני מאוד גדול בין כלים חשמליים לכלי גז. מה שאתם מדברים, שכן ניתן להסבה, אני לא מאמין בזה שזה ניתן להסבה אחרת היו סוגרים את התחום הזה בכלל לגמרי בכל העולם. אני לא אכנס לזה, וגם אחד מהחבר'ה שעשינו צילום עם מדידות של נשק חם ואיירסופט, זה שונה לגמרי. גם בכלים החשמליים לעומת כלי גז, יש יותר מ-50 סוגים של כלים חשמליים שגם בגדלים שלהם הם שונים, ובמיוחד הם שונים מכלי הגז. גם כל כלי גז הוא יותר קטן מהנשק החם ב-2 ס"מ, אז גם פה אני לא מבין איפה הבעיה אצלכם בהסבות האלה. אבל לא משנה, לא נכנס לזה. אני מבקש שתסתכלו נכון יותר לכיוון של הכלים החשמליים, כי הכלים החשמליים הם שונים יותר גם מבחינה פנימית וגם מבחינה חיצונית. הכלים החשמליים הם יותר דקים בחומר שלהם מכלי הגז והם נשברים פי שתיים מהר יותר מכלי הגז,

עכשיו נגיד, אם כלי חשמלי נפל מגובה של חצי מטר על אספלט,

החלק האחורי שלו נשבר בוודאות. אז מה הסיבות לא לתת לנו לפחות את הייבוא של הכלים החשמליים? עכשיו, M4 שעשוי מחומר פולימרי, מפלסטיק, מה הבעיה להזמין ולתת לנו אישור לייבא את הכלים האלה לפחות? החלקים הפנימיים שלו הם יושבים בתוך תיבת הילוכים, זאת תיבה שככה נראית והחלקים שם הם בכלל לא דומים ולא שימושיים להסבות או שום דבר. זה גלגלי שיניים קפיציים ובוכנות מחומרים זניחים. אז אם אפשר יהיה לפרט את כל זה, נגיד כלי גז,

אסור לייבא בכלל לארץ וכלים חשמליים באיזושהי צורה כן אפשר יהיה לייבא. מבחינת דמוי תבור, אתם מדברים - - - שנייה, עצור רגע. יש לכם הפרדה כזאת, יכולת או רצון? אני אגיד דבר כזה. כל הנושא של סוגי הכלים, אנחנו מודעים היטב לעובדה שיש בעצם שלושה מנגנונים מרכזיים,

מכני וגז עם הסבירות הגבוה יותר שהגז הוא שיותר מתאים להסבה. יחד עם זאת, אנחנו קיימנו דיונים מקצועיים עם גורמי המקצוע של משטרת ישראל,

מעבדת הנשק במשטרת ישראל של מז"פ. זה הגורם הלאומי שמוסמך על כלל גורמי הביטחון כולל השב"כ, כגורם מקצועי מוסמך ומבחינתי הם האורים והתומים. ולכן הקביעה שלהם שהיוותה את הבסיס לקביעת הצו מדברת על הכללת א', סוגי הכלים,

שלושת המנגנונים למרות הניואנסים שאנחנו מבינים אותם. לפיכך לי כרגע אין שום בסיס מקצועי לבוא ולבצע את אותה הקלה שמתבקשת כאן. תודה, בואו נעבור להקראה בבקשה. אתה לא דיברת? כן בבקשה. אהלן, אני מנכ"ל חברת אמ.אי.אל סופליי, אנחנו יבואנים איירסופט, אני מכהן כאן כיושב ראש הלשכה של יבואני האיירסופט גם. אני רוצה לענות בנקודות, שמרתי את כל הנקודות ככה במהלך הדיון. דבר ראשון, אמרתם משהו לגבי ספורט, איירסופט כבר מוכר כספורט בישראל, כבר היה תחת איחוד הקליעה בתקופת עמיתי לוי ודוידוביץ'. אנחנו ריכזנו בעצם את הפעילות אצלנו במועדון של העמותה. לצערי זה לא צלח, לא מצידנו, דווקא מצד איחוד הקליעה. הם היו צריכים לבוא ולהציג אותנו פה בדיונים עוד בתקופת בנימין נתניהו, כשגם אז כבר היו ועדות בעניין שלנו וזה לא התקדמם והתמוסס. אז כן, שם הדרך יחסית סלולה ישראל. לצערי, אני כבר דיברתי עם המנכ"ל החדש של איחוד הקליעה, שהוא לא ראה לנכון לקבל אותנו חזרה. אמר 'תשמעו, הבט"פ עכשיו מקדם איזה עניין. לא יודע, לא רוצה להתעסק'. לטיפולכם. בעניין של הצו, אני חושב שהממשלה קצת מחפשת את המטבע מתחת לפנס. כמו שאמרו פה אנשים, גם וובה וגם ערן מהלשכה, להסתכל על האיירסופט שמיובא בצורה חוקית, דרך היבואנים שיושבים כאן מסביב לשולחן, זה פשוט צחוק מעבודה. קראתי את החומר של הוועדה, פעם ראשונה שבחומר הזה נכתב שנתפס איזה כלי שכביכול יובא בצורה חוקית. זאת פעם ראשונה שאתם מביעים כזה עניין, אבל מצד שני גיל ממעבדת מז"פ טוען לעשרות ומאות כלים שיושבים אצלו במעבדה מוסבים. אני לא זוכר שהוא אמר שמישהו מהם ממוספר, שייבוא אותם בצורה חוקית או לא. אין מספור דניאל, אתה מכיר את זה מצוין. זאת אחת הבעיות של השוק היום. לא נכון, יש מספור, אתה מוזמן אליי למועדון. כל הכלים שלי ממוספרים, וכל מי שיושב פה מסביב לשולחן, אין כלי לא ממוספר אצלו במועדון. סליחה שאני אומר את זה ומתבטא בצורה כזאת, תצאו מהסרט,

תפסתם כלי ברחוב לא ממוספר?

ובגלל זה אני אומר, הצו הזה פשוט מפספס את המטרה שלו בצורה חד משמעית. אם הכלי היה ממוספר, יושבת פה תהילה ומכירה את זה היטב, כל הכלים ממוספרים, זה חלק מהנוהל שלכם. אנחנו מעבירים לכם את המספורים וכל בקשת רישיון, פעמיים בשנה. גם לפעמים יותר מזה, מחמירים איתנו, מבקשים מאיתנו את החשבוניות שלנו, למי למכרנו, לסמן את הכלים בחשבונית. אנחנו עוברים רגולציה, בתוך משרד הכלכלה, יותר מחמירה ממה שעובר סוחר נשק באגף לרישוי כלי ירייה. ואת זה אמר לי לא פעם ולא פעמיים סוחר נשק בעצמו, אמר 'תגידו אתם משוגעים? ממני מבקשים פחות'. אז איך אתם באים ואומרים שלעצור את הייבוא שלנו, בגלל שאיך אמר פה מנכ"ל משרד הכלכלה בדיון הראשון? 'אנשים מתים ברחובות'. תגידו אתם התחלקתם על השכל? מה אתם באים עלינו? אנחנו מייבאים, עומדים בכל התנאים הכי מחמירים. הייתם תופסים את כל הכלים המוסבים שיש במשטרת ישראל,

הייתם סותם את הפה ולא הייתי אומר כלום, הייתי אומר 'אתם צודקים במיליון אחוז'. אבל הכלים אצל גיל, ביקשנו לא פעם ולא פעמיים מגיל, עומדים פה נציגי משטרת ישראל, סורבנו לא פעם ולא פעמיים בידי גיל. אני מכיר את גיל ממקום אחר דווקא. אני רוצה לגעת פה בעוד נקודה. היושבים פה בשולחן, אין אנשים שרוצים יותר למגר את הפשיעה, במיוחד בנושאי האיירסופט, אני אומר, גם בתחום הנשק אבל במיוחד בנושאי האיירסופט, יותר מאנשים שיושבים פה בשולחן מצד היבואנים. אין אנשים שרוצים יותר מאתנו ואנחנו עושים את המקסימום במועדונים, לא מאפשרים מכירה, בן אדם שייכנס אלינו ואנחנו נחשוב שהוא רוצה את האיירסופט לשימוש לא ייעודי, אנחנו נסרב למכור לו. נסרב לצרף אותו למועדון, נוציא מהכיס שלנו את הרווחים, לא ניקח את הכסף מאותו בן אדם, לא נמכור לו ורק בפרט שאנחנו יודעים שיכול להיות שהשימוש יהיה לא נכון אצל אותו בן אדם. מותר למכור לבן אדם פרטי נשק כזה היום? גם היום וגם בעבר עשינו בעצם סלקציה פנימית במועדונים - - - לא, אבל לפי החוק - - - אסור, לפי ההנחיות של משרד הכלכלה אסור למכור אותם. חבר'ה, תנו לי לסיים כי נאמרים פה דברים לא נכונים. גם פה אני אומר, המדינה פה מהצד הזה, וישראל אתה מכיר אותי, אני הולך יד ביד עם המדינה ובכל פעם שיגישו לי את היד לעזרה, אנחנו ניתן אותה. גם במשטרת ישראל אני עושה את זה, גם בבט"פ אני עושה את זה.

כותב בפירוש בנוהל שפורסם בנובמבר 2019 אם אני לא טועה, "חבר מועדון בעת ותק של שלושה חודשים רשאי לקנות כלי". אנחנו עוד לפני הנוהל הזה, תשים לב שהאיירסופט נכנס באזור שנת 2000, רק ב-2019 נכתב פעם ראשונה נוהל מצד משרד הכלכלה. עד לאותה נקודה אנחנו היינו ברשות עצמנו, עשינו רגולציה פנימית, לא מכרנו לכל אחד כי כבר אז ידענו שזה יכול לשמש לדברים לא טובים. עשינו הכל, הכל כדי שזה לא יגיע למצב הזה, ועדיין אתם באים ואוכפים לא אותנו, אותנו זה קל, אנחנו יש לנו כתובות, רישיונות, רישיונות עסק, רישיונות יבוא,

תעודות זהות, חשבונות בנק. אתם פשוט באים ודופקים לנו בדלת בעסק, בודקים מתי שאתם רוצים, חוקרים מתי שאתם רוצים. ואני אגיד פה משהו כזה, אולי אפילו לא בפורום הזה ואנשים יכעסו עלי, אני לא חושב שיש יבואן במדינה שלא נחקר לפחות פעם אחת מצד משרד הכלכלה או מצד משטרת ישראל.

הגיעו אליו לביקורות, חקירות והחרמות וכל פעם מחדש לא תפסו כלום. כי היבואנים עובדים כחוק וכשאתם תופסים כלים מוסבים ברחוב, לבוא אלינו ולהגיד שאנחנו עבריינים, זה מחפיר. תודה רבה. זה מה שאני חושב על הצו הזה. הצו הזה לא בא לעשות את העבודה שלו, אני מאוד מצר על זה. במשטרת ישראל, לא יודע מי מהחברים פה, אני לא מכיר מצטער, אני נותן הודעות במשטרת ישראל כנגד כלי נשק ואיירסופט כבר במשך מעל שנה. הכנסנו תיקי סוכן ולא מעט תיקים, אני לא רוצה לפרט את הכל, לא מעט חשודים נעצרו, הואשמו ונכנסו לכלא בעזרת הדברים האלה. אנחנו הכי הכי רוצים למגר את הפשיעה בנושא הזה, הכי רוצים. ואז מגיע איזה מישהו ומבריח, או מרכיב, או איזה סיפור שאתם ממציאים לנו על הסבות או לא הסבות, וכשאנחנו באים ורוצים לראות, כי אנחנו הגורם המקצועי. אין במשטרת ישראל או בבט"פ גורם מקצועי באיירסופט,

לנו יש 10 ו-20 שנה של מקצועיות.

אז מעבדת מז"פ היא אוטוריטה, אני לא אמרתי שלא. אבל לקחת את גיל, או מישהו ממעבדת הנשק במז"פ ולהגיד שעכשיו הוא מומחה לאיירסופט, זה כמו להגיד שאני מומחה לנשק.

אני מומחה לאיירסופט. למה אף פעם לא הביאו לנו כלי כזה? להראות לנו שנגיד איזה חברה,

איך הסבו, האם זה כלי מוסב בכלל? אולי זה בכלל לא כלי מוסב. וזורקים פה נתונים, ישראל אמר בעצמו, את המסתמך על משטרת ישראל וזה מצוין, אני מאוד מכבד את גיל וחושב שהוא מאוד מקצוען אבל יכול להיות שהוא לא מקצועי באיירסופט. וכל הנתונים שמתבססים פה, לטעמי פשוט נתונים שגויים. רגע שנייה, אני מציע לך טיפה צניעות וענווה בצורת ההתבטאות שלך. ישב אצלי אדם בכיר מאוד בשב"כ וסגן במל"ל, ועוד אנשי ביטחון שישבו עם ראש הממשלה, כולל תיעוד של כלים שהרגו יהודים בפיגועי טרור, כלים של איירסופט. אתה יכול לטעון שזה לא הגיע ממך, או מהמועדון שלך, אבל אל תזלזל בעדויות. לרגע אחד לא זלזלתי. אז לא, אתה קצת מזלזל.

אני דווקא - - - סליחה,

אתה יכול לטעון שנעשה לך עוול, אתה יכול לטעון שלא ממך הגיעו כלים כאלה. אל תגיד להם שכל הנתונים שלהם שגויים, אל תגיד שכל מה שהם מספרים זה אגדות. אני ראיתי את הדברים במו עיניי, וכשעוסקים בזה הבכירים ביותר במדינה בביטחון, תאמין לי שיש להם עוד כמה עניינים לעסוק בהם הבוקר, והם הלכו לטפל באיירסופט, כי הם מצאו לא עדות אחת לטרור שהרג יהודים, לא אחת, כמה, כולל הנשק עצמו, כולל תיעוד של הנשק. הם לא יביאו לך הכל ולא יראו לך הכל, יש פה עניינים של מודיעין, עוד חקירות ולחפש עוד את מי שעשה את זה. אז לא יחשפו את הכל, אבל אתה צריך להיות יותר צנוע בקביעות שלך. אני קודם כל לא קבעתי שכל הנתונים שגויים, אמרתי שהשיקולים לצו והנתונים שבהם משתמשים כדי לתרץ את הצו, אמרתי שהם לדעתי לא במקום. אני לא אמרתי שאיירסופט אי אפשר להסב, לא הסבתי בעצמי,

אם משטרת ישראל הייתה מאפשרת את זה, עוד היינו שיתוף פעולה ומוודאים את הנושאים האלה - - - תודה רבה. שנייה, אני רק רוצה לסיים. לא צריך הרבה, לא אתה לא חייב, דיברתי יותר מכולם. בבקשה אדוני, אתה דיברת?

היי, שלום לכולם שמי ראובן לאיליאב ואני בעלים של חברת שוטפוינט. אני פשוט מסתכל, הקשבתי להכל, אני תמיד אוהב להקשיב אבל יש לי שאלה אחת פה לכולם. אם עכשיו כל הבעלים ש איירסופט מחליטים לעבור לסכינים, אחרי זה אתם תחרימו את כל הסכינים בגלל הפיגועים? רוב הפיגועים באים עם סכינים - - - לא של הגל האחרון, הגל האחרון זה כלי נשק. דקירה פה, דקירה שם. היה גל סכינאות, עכשיו זה ירי. כן תמשיך. הינה, אתמול שמענו דקירות, כל יום כמעט יש דקירות, לזה אף אחד לא מתייחס. אבל איירסופט שאפילו עוד לא הוכיחו לנו פה לאף אחד שהוא באמת מוסב, ומבקשים, תתנו, תראו, למה לא להראות באמת? מה הסוד בזה? ישראל, תמצאו את אחד הכלים האלה שנתפסו, בלי זהות איפה נתפס ומה נתפס, פשוט תראו את הדוגמה הזאת. תקראו להם להצגה ותראו להם. בדיון הקודם גיל היה פה והציג את אחד הכלים. לא ראינו יורה, כלי יורה לא היה. הוא לא הציג כלי, הוא הציג פה איזה receiver שלא הצליח להכניס לו מחסנית חצי שעה. והוא ניסה להכניס מחסנית הפוכה - - חבל שאי אפשר לראות את הסרטון מהוועדה הקודמת - - - הלו, הלו, אתם מוכנים לעצור? אתם מוכנים לעצור? תשלימי את דברייך. בפעם הקודמת, בדיון הקודם, היה פה ראש מעבדת נשק, גיל, שהוזכר לפני כן, והציג את הנשק איירסופט המוסב. אבל האם הם יכולים לפגוש אתכם עם אחת הדוגמאות בלי להגיד איפה זה נמצא ומה נמצא? רק להראות את זה? צריך יהיה לשאול את חטיבת החקירות ואת חטיבת הזיהוי הפלילי. זה בסוף ראיות בתיקים שהתיקים מתנהלים - - - לא, בלי להגיד מה הראיה ובלי כלום. צריך יהיה לשקול את זה. בסוף זה גם מסירת פרטים אמיתיים לגבי איך מתבצעת ההסבה. אז צריך לשקול פה גם את העניין הבטחוני. רגע,

רועי הראל אתה יכול לתת גיבוי לזה שיראו להם נשק אחד? יזמינו אותם למקום ויראו להם איך זה נראה? אני יכול לפנות, כמו שמאיה אמרה, אנחנו לא הגורמים המוסכמים על החקירות, אני יכול בהחלט לפנות למשטרה ולשאול אם יש פריט שניתן - - - אני מבקש שתעשו את זה. אנחנו נברר את זה. עם כל הקשיים של מידע וכולי, תראו פעם אחת נשק כזה. כבודו, זה יספק אותנו גם אם אתה תראה. אם אתה תראה זה גם יספק אותנו. אני ראיתי את זה שהיה פה, לא ראיתי ירי. אני אסמוך עליך, אם הם מפחדים מאתנו שיראו לך אדוני. לא, הם לא מפחדים מכם. חברים. אתה רוצה לסיים את דבריך?

אנחנו שפשוט מאוד מעוניינים לראות שהכלי הזה באמת יורה, שהוא באמת מוסב וזה באמת יעזור לכולנו לא - - - ומה זה הסבה, מה זה הסבה? בדיוק - - רגע, רגע, אז ביקשתי שיראו לכם, ואנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה. מספיק, מספיק, נעבור להקראה בבקשה, דממה. " טיוטת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא , התשל"ט 1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, אני מצווה לאמור: הגדרות1.בצו זה, "כלי איירסופט" כלי המופעל בלחץ אוויר או חשמל לדריכה וקפיץ לירי של כדורי חרס או פלסטי בקוטר של כ-6 מ''מ," אפשר להעיר לנוסח מדי פעם? לא, לא עכשיו. לא, חכה בסוף. למה לא העברתם לנו את זה בהערות לנוסח? ולמה לא הערתם שקיבלת את הנוסח? כי אז היינו יכולים לעבוד על זה. חברים, חכה רגע. זאת הערה קטנה, זה לא - - - לא עכשיו, חכה, תתאפק. עצרתי, עצרתי. תקראי באופן רציף את הכל. אני אחזור. " הגדרות בצו זה, "כלי איירסופט" כלי המופעל בלחץ אוויר או חשמל לדריכה וקפיץ לירי של כדורי חרס או פלסטי בקוטר של כ-6 מ''מ, כהגדרתו בפרט מכס 93.04.002000/5 לצו תעריף המכס, לרבות אביזרים לכלי כאמור המסווגים בפרט מכס 93.05.990000/6 לצו תעריף המכס, שהוא אחד מאלה: דמוי רובה מסוג M-16 ,M-4 ,AR-15 ובעלי מראה דומה, דמוי רובה תבור TAR-23 ,X-95 ובעלי מראה דומה, קנה, גוף עליון, גוף תחתון, מכלול ובריח של הכלי המפורט בפסקאות (1) ו-(2); "ייבוא אישי" כמשמעותו בסעיף 3 לצו ייבוא אישי, התשע"ט 2019 ; "צו תעריף המכס"- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז 2017

אישור ייבוא כלי איירסופט (א)לא ייבא אדם, לרבות בייבוא אישי, כלי איירסופט. (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת לעניין ייבוא כלי איירסופט, רשאית לתת רישיון ייבוא לייבוא של כלי איירסופט המיועדים למערכת הביטחון לצורך מילוי תפקידיה, לעניין סעיף זה, "מערכת הביטחון" כל אחד מאלה: משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו, יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחומי ביטחון המדינה, צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים. תוקף תוקפו של צו זה עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)."

הערה שלך ערן.

הערות טכניות קטנות. כדורי חרס, אנחנו לא מבינים למה ההתעקשות לרשום כדורי חרס, כשסוף סוף יש הגדרה.

פעם ראשונה שאנחנו רואים הגדרת איירסופט שהיא באמת דומה למה שהחבר'ה המקצועיים פה העבירו לכם מזמן. להבנתנו, כדורי חרס, אין דבר כזה בכלל, לא ברור לנו מאיפה אתם מביאים את זה. אני רוצה להגיב לזה. ההגדרה הזאת לקוחה מצו תעריף המכס. אנחנו בצווי יבוא, גם אם זה איסור יבוא, גם אם זה צו יבוא חופשי, צו יצור חופשי, אנחנו מתבססים על צו תעריף המכס. צו תעריף המכס מבוסס על WCO, על ארגון המכס העולמי וזאת ההגדרה של פרט המכס הזה. אז אני מודה שאני קצת פחות בנוח לשנות אותה, כי אני לא מספיק מבינה בזה, אני - - - ולמה חשוב לך לשנות את זה? זה לא קיים פשוט. החבר'ה שלנו אומרים שאין דבר כזה. לא קיים אז זה לא רלוונטי. זה רלוונטי, כי אז בסוף איכשהו יידעו להשתמש בזה כנגדם. אבל נניח. עכשיו בקשה נוספת, אחרי סעיף 3 אנחנו מאוד חושבים שצריכה להיות איזושהי הבהרה שכל שאר חלקי הכלים המפורטים יהיו מותרים בייבוא, כמו שהחבר'ה תארו כאן. אם הם רוצים לייבא רצועה, אם הם רוצים לייבא איזושהי מחסנית, אם הם רוצים לייבא איזה משהו שלא רשום כאן, אין דרך כלשהי ליצור כאן איזושהי החרגה ברורה לשאר החלקים? ערן, אני מצטערת, אבל פשוט אני אגיד לך משהו. זה מבחינתי צו איסור יבוא, הצו הזה בעצם כולל את הדברים שאסורים ביבוא, והם כתובים כאן בצורה מאוד מאוד ברורה ומפורשת. ממש לא ברורה, ממש לא ברורה. חברים, הדיון נגמר, הדיון נגמר. כבר אנחנו לא בדיון עכשיו, רק הערות על הנוסח. אני רק שוב חייבת לציין, אני יודעת שציינתי את זה, אנחנו התעקשנו למרות הדחיפות ולמרות שהצו הפקע שיהיה זמן לשימוע ציבורי ולא קיבלנו אף הערה על הנוסח, אפילו לא אחת. והצו הזה הוא אותו דבר כמו הצו הראשון וזה ממש חבל שזה עכשיו ברגע האחרון. זה חבל כי מפרסמים נוסח מראש, תעירו הערות. שלחנו התייחסות מאוד מפורטת לנוסח - - - תשלח גם לוועדה. על הנוסח,

זה דברים קטנים - - - אבל על הנוסח לא שלחת. אבל תשלח את זה בראש ותשלח גם לוועדה. אבל זה מה שאתם רוצים עכשיו - - - ערן, עוד הערות?

באמת סך הכל, אני רק רוצה לומר מילה אחרונה לפני שאתם מאשרים את זה, האם בשורה התחתונה זה יועיל לכם להשיג את המטרה? כי להבנתנו זאת לא הדרך. כבר היינו בדיון הזה, עכשיו אין דיון כזה. אוקיי, לפני שאני מצביע על הצו אני אסכם את הדיון הזה: לאור פניה של ראש הממשלה,

המל"ל והמשרד לביטחון פנים, ולאור גל הטרור הזה ועדויות ודאיות של נשק איירסופט ששימש לפיגועים, כולל הרוגים, כולל פצועים ועדת הכלכלה מאריכה את הצו עד דצמבר. זאת אומרת שמשרדי הממשלה יכולים להביא את החוק הזה לפני דצמבר ואני אקיים פה דיון ביולי, נקיים דיון מעקב אחר קידום החקיקה והמהירות שבה תבצעו את החקיקה הזאת. וכשם שהבאתם את הצו הזה, תביאו את החקיקה מהר כדי לצמצם את תקופת הביניים.

מבקש מכם להאיץ את תהליך החקיקה כדי להקטין את זמן הפגיעה של האנשים בשל הבלימה של הייבוא. אני מבקש ממשרד הכלכלה לפגוש כל מפעיל בתחום האיירסופט שיראה פגיעה כלכלית ישירה בכל החודשים שקדמו לדיון הזה ובחודשים הבאים, פגיעה שנובעת מהעובדה שהוא לא יכול לייבא את ה-M16 ודומיו ותבור ודומיו. לבוא לקראת האנשים האלה בכל הכלים שיש למדינה, לסייע ולפתוח את הדלת לכל מקרה פרטני, ינון את זה אני מבקש ממך,

יש לנו גם סיוע לעסקים שנפגעו בקורונה שהפסידו אחוז מסוים, אם יש דבר כזה לנסות להתלבש על זה ולסייע. חלקים אחרים שהוגמשו פה, לא להכביד את ידכם תהילה ולסייע בחלקים, כי אם הוא לא יכול לקנות נשק חדש למועדון שלו, התחזוקה קשה והחלקים האלה יכולים לעזור בתקופת הביניים לתחזוקה. אז להיות יותר קלים על ההדק בחלקים שהם לא מסוכנים, מבחינת אישורים, לפתור בעיות תחזוקה במועדונים. כלים אחרים שמותרים ביבוא, שלא הופיעו בצו, כמו אקדחים וכלי נשק אחרים, גם כן לעזור להם לייבא אותם, אותם 1,000 שדיברתם שייובאו בקרוב, וכל בקשה אחרת, לבוא לקראת האנשים שבתקופה הביניים יוכלו לייבא כלים אחרים ולהחזיק מעמד עד שהחוק יהיה בתוקף ומסודר. לפעול לעגן את מעמדו של האיירסופט והספורט הזה כחלק מאיגוד הקליעה, גם פה ינון אני מבקש ממך להיות מעורב בזה, וגם מרועי הראל ללוות את זה. ובתוך החוק שתביאו לבקרה על הייבוא והפיקוח על איירסופט, החדש, וניהול הנשק הזה בזמן שהוא נמצא במועדונים, להכליל גם איזשהו קידום של מעמדה כספורט מוגדר בחוק. אם הם משלמים מחיר עכשיו על הצו הזה, לפחות ירוויחו עיגון רשמי של התחום הזה. ולהתייעץ עם ראשי התחום והאנשים המנוסים פה, כולל הניסיונות בעבר לעשות את זה, שלא כל כך הצליחו ואולי ללמוד להפיק לקחים למה זה לא קרה בפעם הקודמת ואיך לעשות את זה נכון. משרד לביטחון פנים בליווי הייעוץ המשפטי, אני מבקש לזמן אותם לפגישה במעבדת מז"פ להדגמה והצגה של נשק אחד ללא הפרטים המזהים של הנשק הזה מבחינת מקום תפיסה וכולי. אבל הוכחה בעיניים של נשק אחד שהוסב לירי. אם אתם יכולים גם להדגים בו ירי, עוד יותר טוב, אבל לפחות להראות נשק כזה אמיתי ששימש לירי שנתפס בידיכם או בידי כוחות ביטחון אחרים. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקיים דיון מעקב ביולי שעיקרו בקרה על כל ההערות שעכשיו הוספתי לפרוטוקול. כל ההערות הקודמות שלי, זה המשימות שלכם ליולי, ואני אפקח. אם קידמתם את כל המשימות, יכול להיות שהדיון יתייתר כי הוא כבר יעבור לוועדה לביטחון פנים ושם יהיו דיוני חקיקה ונושאים כאלה יעלו שם. אבל כל ההערות שעכשיו אמרתי הן יהיו בבקרה של ועדת כלכלה, ואם יידרש נקיים פה דיון ביולי לוודא שאכן טיפלתם בהערות הספציפיות. ואני באמת מבקש, תהילה וכל הצוות, מצד אחד מכבידים את זרוענו בתקופת הביניים על שני סוגים של נשקים, מצד שני להקל בדברים האחרים,

לבוא לקראת, לפתור בעיות מכל סוג שיש למועדון. אם הוא יכול להתאמן עם אקדחים או רובים אחרים שמותרים ביבוא, או כל דבר אחר, להקל כדי לאפשר את זה. לבוא לקראת העסקים הללו ואנחנו נעשה את הבקרה הזאת ככל שיידרש ביולי. מי בעד הצו? אני בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הצבעה הצו אושר צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) נכנס לתוקף. אני נועל את הישיבה, תודה רבה.